בוקר טוב.

אנחנו מתכנסים לטובת דיון והצבעה על שתי הצעות חוק שמיד נציע למזגן בהסכמת חבר הכנסת המציע את ההצעה הפרטית. הצעה אחת היא הצעת חוק ממשלתית, הצעת